וסגני שרים (הוראת שעה ועדכון השכר), בהצעת החלטת משכורת נשיא המדינה (הוראת שעה ועדכון השכר), ובהחלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית (הוראת שעה ועדכון השכר). הוזמנתי לישיבה אצל יושב ראש הכנסת שהתקיימה בימים האחרונים, כשעל הפרק היה העדכון של שכר חברי הכנסת. שכר חברי הכנסת נדון ומוחלט בוועדת הכנסת, ואילו שכר נושאי משרה, שזה גם שרים, גם סגני שרים וגם נושאי משרה שיפוטית, נדון בוועדת הכספים. ההצעה באותה ישיבה הייתה להקים ועדה ציבורית בנוגע לשכר חברי הכנסת, זאת כדי שחברי הכנסת לא יחליטו בעצמם. הוועדה הזאת, שהיא ועדת יובל אלבשן, באה עם הצעה שבמקום שהשכר יעלה ב-12.5%, שזה מה שהיה צריך להיות בגלל שהיו כמה שנים בקורונה שלא קיבלו העלאה בשכר, זה יעלה ב-5.1% בלבד. אני סברתי, וכך גם הייתה ההחלטה באותה ישיבה, שאנחנו נעשה את אותו דבר גם לגבי שכר השרים, השופטים ונשיא המדינה. נראה לי מחוסר כל היגיון שהכל בהחלטות אנכרוניסטיות. צריך לקבל החלטה על מה יש תוספת, על מה אין תוספת. אני לא חושב שצריך שיהיה הבדל בין חברי הכנסת לבין השרים. אני חושב גם שהפיצול הזה של הדיונים הנפרדים זה דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת. גם לא יכול להיות מצב כזה שבסופו של דבר נשיאת בית המשפט העליון, אם מקבלים את התוספת של ה-12.5%, תקבל מאה עשרים ומשהו - - פי 2 מראש ממשלה. למעלה מ-120,000 שקל משכורת לחודש, בעוד שראש הממשלה מקבל 56,000. נשיאת בית המשפט העליון נמצאת למעלה מ-30 שנה במערכת, לכן היא גם מקבלת תוספת ותק. הרבה פעמים כשיש העלאה לחברי הכנסת אני מוותר על העלאה לגביי. אני 34 שנים בכנסת מקבל את אותה משכורת. למה נשיאת בית המשפט העליון מקבלת על הוותק ואני לא? לא שאני מבקש את זה או רוצה את זה, אבל מי החליט שהשופטים מקבלים ותק וחברי הכנסת לא מקבלים ותק? מי החליט על כל מיני הטבות שיש שם ואין כאן, או שיש כאן ואין שם? מי קבע את הדבר הזה? מתי הוחלט שזה מוצמד לשכר הממוצע במשק? צריך לקיים דיון על למה מוצמד השכר של חברי הכנסת,

למה אנחנו לא מקבלים הבראה והשופטים כן מקבלים?

אני אפילו לא יודע שהם לא מקבלים.

יכול להיות שלשופטים מגיע יותר משכורת,

אבל צריך שזה יהיה מקשה

אלא אם כן באים ואומרים שזאת עבודה שונה מהעבודה ההיא.

אף על פי שחברי הכנסת הם נבחרים והשופטים לא נבחרים. ההצעה שעומדת על הפרק היא להיות צמודים להקפאת השכר של חברי הכנסת גם בנוגע לשרים,

סיימתי את הדיון אצלי בוועדה בכך שפניתי לחברי הכנסת שנכחו לגבי כך שנעשה את זה ביחד עם הוועדה הציבורית. אני אשמח שגם אתה תהיה שותף לדיונים

הניסיון שלך חשוב, הוא יתרום לנו

עכשיו לגבי הקיצוץ שהונח לפתחנו.

ועכשיו כשזה הגיע זה הגיע כמספר גבוה מידי. אנחנו לא יכולים להתעלם ממה שקורה עם

זה לא נעים כל הזמן הדיון הזה על כן מעלים לח"כים או לא מעלים. תמיד אנחנו מוצגים באור שלילי בעניין הזה, לא משנה איזו החלטה נקבל. לשמחתי גם חברי הוועדה קיבלו את

יש לי ותק של 24 שנים כסגן ראש עיר, אבל זה לא בא לידי ביטוי בכנסת, אני מקבל הכל מהתחלה. קשה לי מאוד לראות שמנהל בית חולים מקבל פי 2 או פי 3 מראש ממשלה,

אותו דבר שופטים. זה נכון שיש ותק וכך הלאה, אבל זה עיוות לדעתי. לי אין בעיה שכל הנושא של הצבא והמשטרה יהיה בצד כי אלה כוחות ביטחון, אבל בנוגע לשכר של חברי כנסת,

ראש ממשלה,

שופטים צריך להיות פה איזה שהוא משהו של צדק, שוויון,

אני חושב שזה לא הגיוני שחבר כנסת שנמצא פה 30 שנה מקבל כמו חבר כנסת חדש. צריך למצוא את הנוסחה כדי שלא יהיו פה עיוותים. לי לא נוח לשבת פה ולקבוע את השכר שלי, של חברי הכנסת האחרים, של ראש הממשלה,

אבל יש פה עיוות גדול מאוד. יש לא מעט חברי כנסת שמגיעים מהשוק הפרטי, שסגרו עסקים, שסגרו לשכות - איפה זה בא לידי ביטוי? ברור שזה לא בא לידי ביטוי. אני לא הצעתי להעלות את השכר לחברי הכנסת, רק שאלתי מי קבע את ההבדלים בין השופטים לחברי הכנסת והשרים. אני לא מדבר על להעלות, אני מדבר על הקיצוץ בקטע הזה. ינון, בקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אופיר דיבר ואמר את מה שאמרתי בוועדת הכנסת ואני לא אחזור על זה, אבל אני חושב שאנחנו, חברי כנסת, באמת עובדים, ואתה יודע, הרב גפני, כמה עבדנו פה בשנת אופוזיציה, עם כל הקשיים. אני לא בא לדבר עוד פעם על שכר חברי הכנסת, כי דיברנו על זה ואת הדעה שלי אמרתי, אבל אני אדבר לגבי שאר נושאי המשרה. אני לא מבקש לקצץ בשכר של נשיאת בית המשפט העליון, בשכר של 97,000 שקל.

כן. מה קורה? בסופו של דבר באים אלינו, חברי הכנסת, ומפנים את הזרקורים עלינו, על

שאנחנו מרוויחים 45,000 ברוטו, אולי 20,000 שקל בנטו. כל הציבור יודע שחבר כנסת מרוויח 45,000 שקל. כשהבן שלי הולך לתלמוד תורה, אומרים לו: אבא שלך מיליונר, הוא מרוויח 45,000 שקל.

להצמיד אותנו לשופטים.

שאתה יושב פה 30 שנה עם אותה משכורת פחות או יותר.

להגיד שאתה לא רוצה, הכל בסדר. אני לא מדבר עליך ספציפית, הרב גפני, אבל יש עוד חברי כנסת כמוך. אפשר לחשב ותק על כל שלוש שנים או על כל ארבע שנים.

השרים וסגני השרים באים לפה ומוסרים את נפשנו בשביל הציבור, זה התפקיד שלנו. אני לא בורח מהדבר הזה, מהעבדות הזאת אני לא בורח, אבל יש פה עוולות שצריך לתקן. תמיד הזרקורים מופנים אלינו כאילו אנחנו גנבים. במה שמביאים לנו פה יש גם את שכר הדיינים. למה הרב הראשי לישראל, שהוא גם נשיא בית הדין הרבני הגדול,

45,000 שקל? למה הוא מקבל פחות מנשיאת בית המשפט העליון? הרי זה חופף אחד לשני. למה רב שמכהן כראש אבות בתי הדין מרוויח

וראש אבות בתי הדין שמכהן גם כרב עיר מרוויח 34,291? למה? המספרים שאמרת הם לא מדויקים. המספרים הם של שנת 2020. תן לנו את המספרים המדויקים. למה הוא משתכר פחות? הוא משתכר פחות בגלל הוותק. איך יכול להיות שרב עיר שהוא לא ראש אבות בתי הדין מקבל יותר מאשר רב עיר שהוא גם ראש אבות בתי הדין?

של נושאי משרה שיפוטית שוועדת הכספים חתומה עליה מדובר על שכר זהה. ההבדלים האישיים נובעים,

מוותק וממרכיבי שכר נוספים שאני לא יודע לומר אותם.

ראש אבות בתי דין המכהן כרב של עיר מקבל 36,000, ראש אבות בתי דין שאינו מכהן כרב של עיר מקבל 39,429 שקל. למה אם הוא גם מכהן כרב עיר הוא מקבל פחות מאשר אם הוא לא מכהן כרב עיר? אני הולך לחתום על כך שמי שעובד יותר מקבל פחות, מי שעובד פחות מקבל יותר.

על זה אני אחתום? אנחנו כרגע מייצגים את הדיינים בסוגיה שנדונה פה. אני לא יודע להגיד על השכר של כל הדיינים. אבל זה גם נדון פה, זה גם נגזרת של זה.

אם באים לעדכן שכר, אז או שמעדכנים לכולם אותו דבר,

אם אתה רוצה להוריד לשופטים ולנושאי משרה, בוא נוריד גם לחברי כנסת. טוב שאתה נמצא בדיון

אימאן, בקשה. הייתי רוצה שהדיון כאן יהיה על העלאת שכר המינימום, לא על העלאת שכר הבכירים, אבל אנחנו לא מדברים כאן על העלאה,

אנחנו, חברי הכנסת, באים לכאן כשליחות,

חברי כנסת, בחרנו להביא את הדברים ולעבוד יום ולילה, אבל אני שבאתי

מצומצם, לא יותר מזה. פה

אני חושב שאין מקום בדיון על קיצוץ העדכון להתחיל להשוות את השכר של ראש ממשלה ושל נשיאת בית משפט עליון.

5%. היו כמה העלאות שהיו צריכות להיות אבל רק בגלל אותה רגישות ציבורית הוחלט שלא לקבל אותן, בין היתר בעיקר בגלל הקורונה.

לא השתנה - שכר המינימום הוא עדיין 5,300 שקל, והשכר הממוצע במשק הוא 11,000 שקל. אתה לחלוטין צודק,

כדי לקיים את הפעילות שלנו אנחנו נדרשים להגיע לאירועים, אנחנו נדרשים לקיים פעילות שהיא מעבר לשעות - - זה לא הדיון

זה לא נעים לדון בשכר של עצמך, וההוכחה לכך היא שאין פה הרבה ראשי ערים כי אף אחד לא רוצה לעסוק בזה. אני מאלה שתמיד עוסקים

אז לא, המשכורת הממוצעת עומדת על 20,000 שקל נטו, וזאת משכורת בסיסית ביותר ביחס לעבודה. ראשי ערים נוהגים בדרך כלל לתת

קיבלת הבראה או לא קיבלת הבראה.

התנאים צרכים להיות בלי להתבייש,

לא לפחד, ולעשות איזה שהוא סדר עם כולם. בהתחלה אמרתי שנצטרך לדבר על העניין הזה, רק שזה לא נושא הדיון עכשיו. אתה לא יכול להיכנס עכשיו לנושא של רמות של ראשי ערים. טוב שהעלית את הנושא הזה.

אנחנו ערים למצב במשק, אנחנו מבינים את כל הנסיבות המוצדקות שהעליתם,

בייחוד הכהונה השיפוטית שהיא לא זהה למשרות אחרות. יש ייחוד גם למשרות האחרות,

הם באים ל-30 או 40 שנה. אני לא מזלזל חלילה, ואין לי גם

מעמדנו ביחס אליהם יישחק, כשאף אחד מהיושבים פה לא מעוניין בכך. אני חושב שהנושא הזה מצדיק דיון יותר עמוק, אבל בינתיים אנחנו מתנגדים. מיכאל שפיצר, בקשה. שופט שלום מתחיל את כהונתו במשכורת של 29,000 שקלים. הקידום בשכר נגזר מהוותק,

הראיתי לשופט לוי את זה שהיה פעם אחת שהפחיתו

ואז ב"מעריב" הייתה הכותרת: "שכר הח"כים והשרים יופחת,

המצב בארץ מחייב התגייסות של כולם. יש המלצה של הוועדה הציבורית על תוספת לח"כים של 5.1% במקום

משנת 2024המשכורת הכוללת לעניין שנת 2023 כפי שעודכנה לפי סעיף 1. ואילך תחילה3. תחילתה של החלטה זו ביום ח' בטבת התשפ"ג (1 בינואר 2023). מי בעד אישור ההחלטה לגבי נשיא

החלטת שכר שרים וסגני שרים (הוראת שעה ועדכון השכר), התשפ"ג-2023 בתוקף סמכותה לפי סעיף 36 לחוק-יסוד: הממשלה, מחליטה ועדת הכספים של הכנסת לאמור: הוראת

תחילה3.תחילתה של החלטה זו ביום ח' בטבת התשפ"ג (1 בינואר 2023). מי בעד אישור ההחלטה, ירים את ידו? מי נגד? הצבעה

כל הנושא הזה התחיל במשרד האוצר, משם התחיל העניין. הם אמרו שבגלל שהולכים להסכמי שכר לא יכול להיות שנעלה את זה בצורה כזאת, אבל כשהגיע לפה נציג האוצר הוא חזר חזרה בגלל שקראו לו מהמשרד. אני מבקש להביע את מחאתי על העניין הזה. אני לא יודע אם אני אתן לבחור הזה להגיע לוועדת הכספים. אל תעביר לו את תקציב 2023. תודה רבה, הישיבה נעולה.

15:55.